21 בנובמבר 2018, י"ג בכסלו התשע"ט. הנושא: משרד החינוך ביטל תוכנית בעלות מזערית שהעניקה השכלה למאות נשים וגברים בדואים של חה"כ מוסי רז, יוסי יונה, סעיד אלחרומי ושלי. אני גם הצטרפתי כי זה דיון חשוב. אני אגיד בדקה, ובכלל תעשו לי טובה, תקצרו, כי תכל'ס יש לנו לדעתי בשורות טובות, רק שאת הבשורות הטובות צריך לסדר. ראיתי את הפרסום בעיתון, ראיתי גם את אלמוג, כתב של הארץ שבאמת לקח את זה כנושא מאוד חשוב.

הרבה פעמים התקשורת עוזרת לנו למנף נושאים. התוכנית היא תוכנית מצוינת, תוכנית שנוגעת באוכלוסייה שהכי זקוקה לה. כבשת הרש, אין לי הגדרה יותר טובה לקחת את ה-2.5 מיליון, תיכף אנחנו גם נשמע את המספרים המדויקים כי היו כל מיני מספרים, אבל אין שום סיבה שתוכנית כזאת חשובה תילקח מאותם אזרחים ואזרחיות, גם נשים וגם גברים שזקוקים לה. תראו גם כמה חברי כנסת נמצאים פה, יהודים וערבים, כי בעיניי תוכנית כזאת בסופו של דבר עוזרת לחברה הישראלית כולה. אני אתחיל עם היוזמים, עם מוסי. בבקשה, חבר הכנסת מוסי רז, אתה רוצה להתחיל?

אני אגיד בקצרה, גם כי יש לנו יום קצר בוועדה וגם כי כבר אמרת את כל מה שצריך להגיד. זה לא מקרה שיש פה כל כך הרבה חברי כנסת. זה לא מקרה שאנחנו כולנו, נראה לי מכל הסיעות, מסכימים. מדובר בתוכנית חינוכית מאוד מוצלחת, מאוד לא יקרה, נגיד כך. לא יודע מה זה זול, אבל לא הרבה במונחים של מדינה, 2.2 מיליון, אם אני טועה, אפשר לתקן, שהצליחה לקדם בתקופה הזו מאות אנשים לעבר תעודת בגרות, לעבר לימודים. הרי לימודים לא מסתכם בזה שיש למישהו או למישהי תעודה בבית. זה מסתכם גם ביציאה לעבודה במקום להיות עול על החברה. אני לא אומר שכל מי שלא למד,

אבל חלקים. במקום להיות עול על החברה - לפרנס את החברה, לשלם מיסים, לתרום לחברה, וגם אנחנו יודעים את המשמעות של זה לגבי הדור הבא של הילדים, הדור השני לבעלי השכלה שגם הם גדלים בתנאים יותר טובים ומקבלים השכלה, כך שכל אוכלוסיית המדינה יכולה רק להרוויח מזה. העלות באמת אפסית. אני מבין שאולי בזכותך, חברת הכנסת בן ארי, אולי בזכות אחרים נפתרה הבעיה לשנה הבאה, אבל צריך לפתור את הבעיה כפתרון קבע ולא רק לעוד שנה,

זה סוג הדברים שפתרון לשנה הוא לא מספיק משמעותי כי אנשים רוצים ללמוד לא ליומיים.

צריך לתת להם גם אופק. צריך לתת להם את האופק שהם יתחילו ללמוד וגם יסיימו את הלימודים וכן הלאה, אז אני אשמח מאוד אם יש כאן תשובות לגבי השנים שלאחר מכן, כי תוכנית כזו לשנה זה נפלא, אבל זה ממש לא מספיק.

חבר הכנסת יוסי יונה, גם מהיוזמים. אני שמח שיש פה תמימות דעים. תמימות הדעים שקיימת כאן בין הנוכחים, בין חברות וחברי הכנסת קשורה לעצם העובדה שמדובר באמת בסכום כל כך זניח, שבוא נאמר, בקלות השר יכול להעביר איזושהי החלטה. לא צריך שום החלטות משמעותיות ורציניות כדי להבין שמדובר ב-2 מיליון שקלים. זה מגוחך. פה אני רוצה לומר, תמימות הדעים שלנו,

למול הפערים הענקיים. היום התפרסמה במקרה כתבה כאילו מישהו חשב עלינו,

שעל מה מדובר? על הפערים האדירים בין האוכלוסייה הערבית לבין האוכלוסייה היהודית בתחום הדיגיטלי. אפשר לומר שזה באמת כמעט כוסות רוח למת וגם את הכוסות רוח למת לקחו. אני שמח מאוד לשמוע ממך, גבירתי, שעל פניו ישנה נכונות לתקן את העיוות הזה, אבל אנחנו באמת לא יכולים להסתפק בתיקון העיוות הקל הזה. נדרשת כאן תוכנית הרבה יותר משמעותית עם תקציבים אדירים. את אמרת ואני מסכים איתך לחלוטין, ברור שאנחנו מודרכים על ידי המחויבות לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, אבל את המשכת וציינת ואני מסכים איתך לחלוטין, שכל השקעה של כל שקל בקרב האוכלוסייה הבדואית, בכל אוכלוסייה אחרת היא בסופו של דבר מניבה תשואות מדהימות עבור החברה שלנו, הופכת אותנו לחברה יותר הרמונית, יותר סולידרית ובוודאי שיש לה גם משמעויות כלכליות גדולות, אז מי ייתן ואלה שאחראים על העניינים הללו ייטו את אוזניהם ויעשו מעל ומעבר ל-2 מיליון השקלים, באמת הייתי אומר, כמעט העלובים הללו. תודה. תודה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, גם מהיוזמים, בבקשה. בוקר טוב לכולם, תודה כבוד יושבת הראש. אני אוסיף לדברי חבריי היוזמים

מאיפה נבע הסיפור הזה בכלל? במשך עשרות בשנים הייתה נשירה מאוד גדולה בקרב הבנות הבדואיות. זה היה מהמון סיבות, גם המרחק מבתי הספר התיכוניים, גם מנושאים שקשורים לתשתיות, להכרה בכפרים. זה סיפור ארוך. ולתרבות. ולתרבות גם, ולכן בעשור האחרון אנחנו עושים קפיצה מאוד גדולה במניעת נשירה. אנחנו מתמודדים עם זה בצורה טובה מאוד, אבל בכדי להדביק את הפער של הנשים שכבר הפסידו, הן כבר בבית, אני מדבר על אלה שאמורים היו לסיים בשנות ה-2000, בשנות ה-90', באה התוכנית הזאת, תוכנית מאוד מזערית מבחינה כספית, אבל התמורה שנעשית בשטח היא מאוד קריטית לנשים הבדואיות.

כשאנחנו מדברים על תעסוקה, אנחנו רוצים שאישה בדואית שמגיעה גם כשמהמפעל, למשל בשגב שלום איפה שאני נמצא יש מפעל שמעסיק כ-1,000 עובדים כשהרוב המוחץ מהן זה נשים. אישה שתדע לפחות את העברית הבסיסית, שתדע איך לתפקד במקום עבודה. איך אפילו להיכנס לאינטרנט, מה שיוסי אמר. בדיוק, ולכן ממכלול הנושאים האלה אני חושב שלא רק ל-2018-2019 כפי שכבר הובטח, אלא אנחנו רוצים שהתוכנית תימשך גם לשנים הבאות ואפילו להרחיב את זה לשאר היישובים. אני כאן חייב להודות לכל האנשים שנרתמו, גם עאידה בנושא התעסוקה בוועדה של המעמד לקידום האישה, גם פורום דו-קיום, גם כל העמותות שפעלו וכל האנשים, מתנ"ס רהט, כל מי שעשה ותרם. גם לאלמוג שבאמת העלה את הנושא ולכל חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית שנרתמו. גבירתי יושבת הראש, אנחנו חייבים לצאת מכאן במסקנה ובדרישה חד משמעית שהתוכנית תימשך בשנים הבאות. תודה רבה.

אני ברשותכם אתן לעאידה, כי היא קצת ממהרת. אני שמחה מאוד שקיימתם את הדיון הזה. פעם ראשונה שגילינו, זה היה אם אני לא טועה באפריל השנה, גיליתי באחד מהדיונים שהקדשתי לנושא תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב בוועדה אצלי, שהתוכנית הזו הופסקה. בעיניי זאת אחת ההצלחות של אחת התוכניות שהביאה גם הרבה נשים למקום יותר טוב, חיזקה אותן ונתנה להן אופציה להתחיל חיים חדשים. אני הייתי בקשר עם שר החינוך. שר החינוך טען שהאוצר לא נותן את הכסף. מה שהצחיק אותי, שיש תוכניות תחת הכותרת של גם תעסוקת נשים ערביות, גם קידום החינוך לנשים ערביות בדואיות, במיליארדים, שאף אחד לא יודע איך משתמשים בהן. אני כבר קיימתי שישה דיונים ואני לא מצליחה לעשות tracking לכל הכסף ובמה משתמשים בו, ו-2 מיליון שקל, לא מצליחים למצוא אותם מתוך כל התקציבים האלה כדי להמשיך את התוכנית. 60 מיליארד. לא, וגם יש תוכנית מיוחדת בעניין פיתוח הנגב, שיש בה תקציב מיוחד לתעסוקת נשים ולחינוך נשים ובכל זאת לא מוצאים את הכסף הזה. אני חושבת שזאת החלטה הזויה במצב הזה. העניין של חינוך למבוגרים במיוחד לנשים וקידום תעסוקת נשים הוא אקוטי ביותר. אנחנו מדברים על חתך גיל שכל התוכניות האחרות שמכינות את הנשים

הן לגיל הרבה יותר צעיר. נשארת שכבה של נשים בין גילאי 25-26 עד גיל 50 שהן כן יכולות מחר למצוא

לא חייבת להיות אקדמאית, אבל רק שידעו קצת קרוא וכתוב. הייתה הצלחה, הנשים באו. הנשים רצו ללמוד. זה בדיוק המשך לדיונים של אתמול. דברים מאוד חיוניים, דברים מאוד טובים. פתאום אין להם תקציבים, אז אני מאוד מקווה שזה לא יהיה עניין של פתרון זמני אלא להקצות את התקציב לשנים הבאות ושזה ימשיך להיות עם אלה שעשו את התוכניות, בעיקר ההצלחה שהייתה עם ארגוני הנשים. ככה גם נחזק את הארגונים וגם נחזק את הנשים. יופי, תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן. אני אקצר ואגיד, א', משקיעים הרבה מאוד כספים בתוכניות חינוך הבדואים בדרום כי אני מכיר את התוכניות האלה לפני ולפנים ועסקתי בהן. לצערי הגדול לא משקיעים בתחומים אחרים ולא מטפלים בהסדרה הבדואית. לא מטפלים ביישובים הבלתי מוכרים. אני שומע ממשרד החינוך שלא כצעקתה.

אפשר לעבור למשרד החינוך ולשמוע אם אכן - - - באו לכאן הרבה חברי כנסת, אז אני מכבדת אותם. אני יכולה לעבור למשרד החינוך ברגע שתגידו. להערכתי משרד החינוך פתר את העניין, אבל נכונים הדברים שלך ושל חברת הכנסת עאידה תומא. צריכים לצאת מכאן בהתחייבות שזה לא משהו לשנה הבאה אלא זה טייס אוטומטי. חברי הכנסת, אם מישהו חשוב לו לומר עכשיו או שנעבור למשרד החינוך, מה שתחליטו. כן, טלב. תודה, גבירתי היושבת ראש. רציתי להתייחס לנקודה החשובה בפרויקט הזה שבא לשרת בעיקר נשים שלא השלימו את השכלתן או שנשרו. הסיבה העיקרית לנשירה הזו, שביישובים הבלתי מוכרים אין בתי ספר תיכוניים, לכן הבנות בעיקר לא משלימות את ההשכלה שלהן או את בית הספר. בית הספר מרוחק כ-10 ק"מ, ולכן בהתייחס גם להריסות הבתים שם, התשתיות הרעועות שם ביישובים האלו וגם היעדר תשתית חינוכית אפילו, אז מן הראוי, אם אפשר לחסוך כמה הריסות בתים בשנה כדי באמת לחסוך את זה להמשכיות של הפרויקט הזה. הפרויקט הוא חשוב וחיוני מאוד

אל נבארי, ביקשת לדבר?

היא תדבר בערבית וחברת הכנסת זועבי תתרגם אותה.

(מדברת בערבית) (מתרגמת את דברי כפיה אלנבארי) אני מהכפר הלא מוכר טלארה, כפיה

אין תוכנית לפיתוח הכפרים הלא מוכרים, בגלל זה אני לא מדברת עברית. יש לי קבוצה של נשים, מורכבת מ-15 נשים בכל הגילאים. אלה שמשתתפות בתוכנית, אנאלפביתיות. היא השתתפה בתוכנית הזאת? כן, היא אחראית על קבוצה של 15 נשים.

בתרגום) הן לא מקבלות שום תמיכה אפילו ממועצת אל קאסום, לא מבחינת השכלה, לא מבחינת תוכניות בידור, תוכניות תרבותיות.

שואלת מה תפקידה של הכנסת בתחום הזה. אנחנו סובלות הרבה. רגע, אני לא מצליחה להבין. היא כן הייתה בתוכנית? (ממשיכה בתרגום) אנחנו התחלנו עם עמותת "סידרי" רק שני מפגשים ואחר כך הם הפסיקו את התוכנית בגלל שהמורה הייתה מתנדבת ואמרו שאין תקציב. אם היא הייתה מתנדבת, לא צריך לשלם בשבילה.

כן, לא הבנתי. (ממשיכה לתרגם) היא התנדבה אבל היא לא יכולה להתנדב לחודשים ארוכים, אז היא התנדבה רק לחודשיים ואם אין כסף היא לא יכולה להמשיך להתנדב.

אוקי, חברי הכנסת. תחילה, תודה על העלאת הנושא ולחברים המציעים.

עצם הנוכחות של חברי הכנסת מעידה עד כמה חשוב לכולם. אני מתחילת השנה, מינואר, שלחתי שאילתה למשרד החינוך ושלחו לי תשובה. בתשובה לזה אני רוצה שתהיה התייחסות. אין ספק שהתוכנית היא חשובה. הם התייחסו לזה שהתקציב קוצץ בגלל שבהחלטת ממשלה 3708 היה כ-3 מיליון לאוכלוסייה הערבית בדואית בדרום פלוס ירושלים. אמרו, לפי ההחלטה השנייה של הממשלה, 2397, קוצץ התקציב הזה. בגלל זה התוכנית הופסקה.

מי את? אני מפורום דו-קיום. אנחנו כתבנו את נייר העמדה. רק רציתי להעיר משהו אחר כך אם אפשר. בסדר. גבירתי היושבת ראש, תודה רבה על הדיון המעניין הזה ותודה למציעים, מוסי וסעיד

אני חושב שהתוכנית הזאת הופסקה לפני שלושה או ארבעה חודשים אפילו בכפרים המוכרים. יש 30 בנות שלמדו לפני שלושה או ארבעה חודשים והפסיקו אותם, בלקיה. כפרים בלתי מוכרים, התוכנית הזאת לא קיימת שם בכלל ואני חושב שזה הזמן אולי להכניס את זה וצריך להרחיב את זה לכפרים הבלתי מוכרים, אחרת זה לא שווה, אתה מטפל כאילו בכיבוי שריפות. הנושא השני שאני חושב שחלק מהתקציבים הועברו לרשות והם לא עוסקים בזה בכלל. יש חלק מסוים מהתקציב של הרשות להתיישבות הבדואים שהם אמורים להתעסק בלימוד נשים מבוגרות וזה לא קורה לצערי הרב. אני חושב, ההצעה הכי ברורה, כיוון שאנחנו כולנו מסכימים והוועדה ואני חושב שאין חולק, גם אופוזיציה וגם קואליציה וגם ערבים וגם יהודים. כיוון שאנחנו כולנו מסכימים בואו נוציא המלצה חד משמעית שיחזירו את התקציב. חייבים לעשות תוכנית חומש. זה לא הולך לשנה אחת. אתם כל הזמן בכיבוי שריפות. צריך לעשות תוכנית לחמש שנים הבאות, כי אתה הולך לשנות אוכלוסייה שלמה מצורת חיים מסוימת לצורת חיים אחרת בכפייה. לצערי הרב זה מה שקורה. יש לזה תופעות לוואי. אחת מתופעות הלוואי, שאתה לא מלמד את האנשים מקצועות חדשים כי אתה גם משנה את צורת החיים שלהם. זה מה שרציתי להגיד, שיעשו תוכנית חומש. הכי חשוב, לפחות לחמש השנים הבאות.

אני רוצה לשמוע את משרד החינוך. יהודית גיגי, מפקחת באגף חינוך מבוגרים מחוז דרום.

בואי תעשה לנו סדר, לחברי הכנסת באירוע הזה. אם אפשר, גם כמה מילים על התוכנית. מכובדיי, שלום רב, שמי יהודית גיגי ואני ממונה על מחוז דרום וירושלים באגף לחינוך מבוגרים. שמחתי לשמוע שכולנו רואים בתוכנית הזאת כתוכנית חיונית. אני אציג כאן שמשרד החינוך משקיע תקציבים נרחבים וגדולים לשיפור מערכת החינוך במגזר הבדואי. המשרד פעל ליישום החלטת ממשלה 3708 שהסתיימה בתשע"ז ומיישם בימים אלה את תוכנית החלטת הממשלה 2397 המעניקה תקציבים רבים לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. בהחלטת הממשלה 3708 הוקצו תקציבים לטובת הפעלת תוכנית להשלמת השכלת מבוגרים והיא פעלה בכל המחוז. בהחלטת הממשלה הנוכחית 2397 התקציב קוצץ. בשל ההכרה בחשיבות התוכנית ותרומתה, נעשו ניסיונות רבים מול משרד האוצר על מנת להביא להפעלתה גם השנה, אך ללא הצלחה. למרות זאת במאמצים מיוחדים אושרו בנובמבר 2018 - 2 מיליון ₪ להפעלת 15 כיתות להמשך הפעלת התוכנית להשלמת השכלה. 15 כיתות מתוך 24. 15

לפתיחה מיידית בכל עשרת הרשויות. מ-2019 ואילך לא נוכל להמשיך להפעיל את התוכנית ללא מקור תקציבי מסודר. אני מבקשת להדגיש שהתוכנית לא תוקצבה מתוקף החלטת ממשלה וזה מקור המימון שלה. היא לא בוטלה, היא יושמה במלואה. כל התוכנית של 3708 יושמה במלואה. היה צריך לחדש, אבל לא חודשה בהחלטה החדשה.

ברמה המיידית

כ-2 מיליון ₪ כדי להמשיך את הרצף. עכשיו, בנובמבר, לפתוח את הכיתות. שאלות, בבקשה. את דיברת על 2 מיליון שקל שהוקצו לשנה, מתוך כמה שאמורים להיות? העלות של התוכנית היא 2.3, נכון? 2.2. 200,000 שקל, ההפרש,

לשנה הבאה, האם משרד החינוך התבקש

ולעשות הסבה של תקציבים בתוך תקציב המשרד או שספציפית האוצר לתוכנית הזאת אמר לכם להוריד את זה או שאמר לכם, תסתדרו בתוך התקציב? הרי התקציב הוא כל כך הרבה, 60 מיליארד, תוכנית שעובדת. כמה שנים התוכנית קיימת? התוכנית הזאת קיימת חמש שנים אחרונות. מדדתם אותה, כמה נשים, גברים יצאו מהתוכנית?

אנחנו פתחנו כבר 99 כיתות, 1,950 לומדות בעיקר. גברים מעט מאוד, רק - - - האחרון ודווקא בביר הדאג' הייתה לנו קבוצה של גברים. חברים, אני באה מהשטח. אני מכירה את כל הסוגיות. הרוב נשים. הרוב נשים.

הגדרנו בהצלחה להוציא כל אישה מהבית ולבוא למרכז השכלה. כמה זמן האישה לומדת? זה תלוי ברמתה של האישה. אם היא באה למסלול של 12 שנות לימוד השלמת השכלה, אז המסלול נבנה בהתאם לעולמן של הנשים. זו לא למידה אינטנסיבית. אם זה מתאים לה עם שלושה ימים, אנחנו בונים. אין אצלנו שנת לימודים, גם לא שנה קלנדרית. יש תוכנית שמותאמת לצרכים של הלומד. אז בסוף אחרי שהיא סיימה את ה-12 שנות לימוד?

היא הולכת להכשרה תעסוקתית או היא הולכת למכינה קדם אקדמית אם היא צעירה. אז זו לא איזו פעילות ערב שהיא באה.

זו למידה עם תוכניות פדגוגיות, עם הישגים,

אבל האירוע הזה שבו את מצמצמת לה ב-12 שנות לימוד ובסוף היא יכולה ללכת להכשרה מקצועית והולכת לעבודה, בעצם פתחת לה פתח שאת תשלמי הרבה פחות ברגע שהיא תצא לתעסוקה. אני מכיר כאלה שהלכו לאקדמיות. על ה-2 מיליון שקל אי אפשר למצוא מקור תקציבי לתוכנית כזאת שעובדת? נמצא לשנת 2018-2019. משרד החינוך עשה מאמץ.

המשך, זה משרד החינוך. לא יוכל לשאת? זה צריך להיות מאוזן מתוקף החלטת ממשלה. אני לא מצליחה להבין את זה. אני התמודדתי עם מקרים הרבה יותר קשים עם הרבה יותר כסף. אם מותר לי להגיד, תראו, היות ואני ציינתי שאני מכיר את המערכת, זה בדיוק מסוג הדברים שכנראה מישהו במשרד החינוך, ושוב, אני מבין שבמשרד ואני יודע, מקצים הרבה מאוד כסף, אבל דווקא בגלל הסכומים הגדולים זה מתסכל שהמשרד על זה נאחז בקרנות המזרח ואומר, אם האוצר לא ייתן אז אנחנו לא נחדש. חבריה, רק בדרום יש בערך ניוד של כ-400 מיליון שקלים לכל הסיפור של הפזורה הבדואית ואם באמת זה בנפשכם, אני משרד החינוך, זה אפילו לא צריך להגיע לתקשורת. אם את חושבת שזה פותח פתח לעתידם של האנשים, על שר החינוך לפתור את זה בלי שזה יגיע לשום מקום. גם הקטע זה שגם יש את נגב גליל, גם משרד החקלאות. יש כל כך הרבה משרדים שעוסקים בבדואים. הייתי שר. אני יודע שכשברצוני, אני יכול לפתור במסגרת אם הנושא הוא חשוב, במסגרת המשרד לפתור את העניין, וכשאני לא כל כך חושב שזה חשוב, אז אני בא ואני אומר, אם האוצר לא ייתן לי, אני מצטער,

אני טובל את ידיי ואומר שהכול בסדר. זה באמת מביש מבחינת המשרד שצריכים להגיע לכאן עשרה חברי כנסת ולדון ב-2 מיליון שקלים כשכולם יודעים.

חלשות מהפזורה הבדואית שמגיעות

סליחה שאני עושה את ההשוואה, מאיר עכשיו יכעס - - -, יגיד לי, למה את מכניסה את הפוליטיקה? כמובן להרס בתים יש וכמובן להרס כפרים יש וכמובן לגירוש פלשתינים מהנגב יש, אבל אין את ה-2 מיליון? אני מסכימה עם כל מה שאתה אמרת, שאנחנו לא צריכים לפנות לשר האוצר ושזה עניין של רצון. אין רצון, לא אין כסף. אין כסף זה שטות. מולכם יושבים 13 חברי כנסת. לפחות לא לזלזל בשכל שלנו ובחשיבה שלנו. לא אין כסף, אין רצון.

אפילו בלי עדיפות אפשר למצוא 2.3 מיליון. הדבר שאנחנו משוחחים על התוכנית הזאת זה בגלל שלא נגיד, אנחנו לא רק דורשים להחזיר את התוכנית הזאת במסגרת תוכנית החומש, אלא להרחיב אותה לכפרים הבלתי מוכרים, להכניס את הנשים של יפו ששם אחוז האנאלפביתיות הוא פי 6 מהאחוז בקרב הנשים היהודיות.

חושבים אותנו לדוש בתחום הדרישה הכי מינימלית של 2 מיליון שקל של הנשים האלה בשביל לא להעלות ולהגיד, אנחנו צריכים להרחיב את זה ליפו. ערביות ביפו לא יכולות לקלוט פסקה, טקסט של עיתון ולענות על שאלה של כן או לא, לכן אני לא יודעת מה להגיד. אנחנו חייבים להגיד שהמצב הזה, אנחנו לא מקבלים. זה חוסר רצון של משרד החינוך.

אבל אולי הכסף הולך לעמותות למיניהן, לעדיפויות למיניהן של שר החינוך ולא לחלק הכי מוחלש בחברה בנגב. תודה. שמוליק משתי"ל. שמוליק דוד משתי"ל. יש בייסורי איוב של חנוך לוין סיטואציה של העניים שחיים ומגרמים את העצמות של העניים האחרים. אנחנו מדברים כאן על אוכלוסייה שבמשך שנים חוק לימוד חובה לא חל עליה, קציני ביקור סדיר לא היו לה, שירותי חינוך זמינים לא היו לה. עד היום גני ילדים נמצאים במחסור. חלק גדול מבתי הספר נמצאים בקרוואנים צפופים מטים לנפול, חמים בקיץ, קפואים בחורף, ובמצבים מאוד קשים אוכלוסייה שנחסך עליה כסף במשך עשרות שנים כי לא נתנו לה את השירותים שמדינת ישראל לפי חוק לימוד חובה אמורה לתת. החיסכון הזה ממשיך גם היום והיום התוכנית הזאת חיה על שאריות של שאריות. בעבר היא חיה על שאריות של תוכנית החומש ל-2017 וב-2018 היא חיה על תקציב מיוחד. שמוליק, איך קוראים לתוכנית? התוכנית להשלמת השכלה לנשים בדואיות או התוכנית להשלמת השכלה של הדרום. התוכנית הזאת פועלת במשך שנים ביוזמות של ארגונים חברתיים שגייסו גם משאבים מיוחדים לעניין הזה למרות שהיא תוכנית שמדינת ישראל רק מהבושה צריכה להפעיל אותה כי זה שירות הכי בסיסי: אוריינות א-ב, יכולת לקרוא, יכולת לעשות חישובים בסיסיים, יכולת להקריא לילד ספר זה ה-א-ב שמדינת ישראל הייתה צריכה לתת ליישובים האלה ולאוכלוסייה הזאת לפני שנים. מה שצריך לעשות זה להטיל כאן קנס על בושה. פשוט להציב את העניין הזה שמשרד החינוך נותן את הכסף הזה כדי לפצות את הנשים האלה על היסטוריה ארוכה של אפליה נגדן. תודה רבה, שמוליק. כן, מה רצית להוסיף? אני רק אגיד שמה שכיפה אמרה מקודם ומשרד החינוך אמר, אם הן מתנדבות אז למה צריך לתת כסף? אז לא, זו עמותת "סידרי" מפעילה גם כיתות בנוסף בגלל שאין מספיק כיתות. הבנתי את זה. זה היה נראה לי מוזר. אז אני רק אומרת שבגלל שאין בכפרים הלא מוכרים, אז אין להם איך להגיע לעיירות ולמועצות. תודה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה. אני מכיר את "סידרי", אני מכיר את התוכנית הזאת ואת הנשים. "סידרי" היא עמותה מעולה, עושה עבודה מצוינת, אבל התוכנית קיימת בעוד מקומות,

ברהט ומקומות נוספים. 2 מיליון שקל למתן תוכנית כזאת

לא יודע מה עומד מאחורי השיקול של לבטל תוכנית כזאת ב-2 מיליון שקל. דיברת עכשיו עם מנכ"ל המשרד? עכשיו דיברתי עם שמואל אבואב.

אמר, אני אבדוק ואתה תקבל תשובה היום. אמרתי לו,

אמר, נמצא פתרון, אז אני מקווה שנמצא פתרון. בסדר גמור. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף? אוקי, אז אני אסכם כך. קודם כול חבר הכנסת טיבי יוסיף ואני אעזור מה שצריך מול משרד החינוך. זה לא עניין מורכב. טיפלנו בדברים מורכבים יותר. אני חייבת להגיד משהו למשרד החינוך. אני לא מאמינה כמובן ליפול על השליח. את עושה את עבודתך ועושה אותה טוב והיינו בסיור של ועדת החינוך מספר פעמים במגזר הבדואי. אנחנו יודעים כמה תקציבים משקיעה המדינה במגזר הבדואי בפיתוח,

ועדיין אני אומרת שלבוא לפה כי אי אפשר למצוא 2 מיליון שקל לתוכנית שבסוף המדינה תשלם הרבה פחות, כי בסוף אותה אישה, בגלל זה גם שאלתי בדיוק מה זה כדי לחדד. אותה אישה בסוף הולכת לעבוד, הולכת לקורסים, הולכת ללמוד. היא עולה פחות כי היא לא נתמכת בקצבאות, כי היא לא זקוקה לסיוע אחר של המדינה,

זה משרד אחר אולי כי זה רווחה וזה חינוך, אבל בסוף שלא לדבר על הילדים שלה שרואים אותה, שלא לדבר על בן הזוג שלה שרואה אותה ושיש דמות הרבה יותר משמעותית בבית, אבל לא נדבר על השלכות רוחב של ועדת החינוך. זה אנחנו עושים בדרך כלל. אני מבקשת שתחזרי למשרד שלך ותודיעי,

על האירוע שהיה פה עם באמת מספר חברי הכנסת, הרבה יותר חברי כנסת מנציגים, על המחויבות כאן של חברי הכנסת לבוא ולפתור את העניין הזה. אני אדבר גם עם השר. אני אדבר עם המשרד שלו. טיבי דיבר עכשיו עם המנכ"ל. אנחנו חייבים למצוא פתרון ל-2019 ואילך. גם שאלתי אם התוכנית עובדת, אמרת שכן.

זו לא איזו תוכנית שלא הצליחה. מילא אם היא נכשלה חלילה, אבל התוכנית מוצלחת, אז למה לשלוח את הנשים האלה הביתה? מה האינטרס? מירב, יש להם תוכנית לחמש השנים הבאות. חבר הכנסת אזברגה, עכשיו חודש נובמבר, קיבלנו כרגע תשובה ש-2 מיליון שקל נמצאו. זו תשובה שמספקת אותנו להיום. כדי לבחון את 2019 ואילך אנחנו נדבר עם השר ונבדוק. אנחנו נוודא שהכסף הזה יעבור לאוכלוסייה שצריכה אותו. זה מביך אותי לפנות לכחלון על זה. אני אפנה לכחלון אם כלו כל הקצין, אבל מדובר בתקציב השני בגודלו במדינה, קצת פחות מביטחון. אני לא סתם חתמתי על הדיון הזה ולא סתם גם וידאתי לפני שאת מגיעה, שזה נפתר, כי לא הייתי מנהלת דיון שבו היית אומרת לי שאין אפילו לעכשיו. לאור העובדה שכבר ידענו שזה נפתר כשהגעתי לפה, בגלל זה אמרתי את זה בדברי הפתיחה שלי, אז גם בדברי הסיכום אני אומרת שאנחנו ננסה בכל יכולתנו כדי שגם יהיה תקציב ל-2019 ואילך. אני מתחייבת על זה. משפט אפשר?

לא מדובר ב-2 מיליון כי זו תוכנית בדרך כלל ארוכת טווח. זה לפחות 10 מיליון לטווח הארוך. 2 מיליון לשנה, בסדר גמור. גם כשמדברים על 22 מיליארד זה עד 2035. בתוך תוכנית החומש של הבדואים יש מעל למיליארד שקל לחינוך. נכון, אז מה הסיפור פה? בגלל זה זה עוד יותר מוזר. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:43.